הנושא הוא התנהלות חברות הביטוח בעניין תיקון כלי רכב במוסכים שאינם מוסכי הסדר ובעניין השמאים. מבחינתי אני דן בנושא לא רק על מוסכי ההסדר, אלא באופן כללי. אני רוצה להגיד רק דבר אחד קטן, כל ההתנהלות שקשורה לעניין הזה משפיעה על הפרמיה שהציבור ישלם בביטוח ולכן זה מה שחשוב לי כרגע, הנושא של יוקר המחיה, הוא גם קשור לתשלומים שמשלמים בחברות הביטוח, שמשלמים למוסכים וכו'. יש דברים, דיברנו על זה כשחוקקנו את החוק בזמנו והיועץ המשפטי ישלים, שהובטחו ואנחנו כבר שבע שנים אחרי והדברים לא מבוצעים. זה נראה לי פרק זמן ארוך מדי על מנת ליישם את הדברים, מכל מיני סיבות, וזה משפיע על המוסכים, משפיע על השמאים, משפיע על כולם. אלה דברים שצריכים לפתור, עברו שבע שנים. בבקשה, היועץ המשפטי. כן, אני אשלים. אין לנו מסגרת זמן ארוכה, עכשיו שעה. אם נצטרך עוד מסגרת זמן ניתן אותה, אין שום בעיה, אבל כרגע שאנשים יצמצמו, לא באנו לשמוע הרצאות, אלא אנחנו רוצים להתייחס עניינית. אני רוצה לסקור בקצרה גם בפני הוועדה, חברי הכנסת, את התהליכים שהיו בנושא הזה בתקופת כהונתה של הכנסת ה-20. הכנסת ה-20 אישרה לאחר הרבה מאוד דיונים חוק מקיף וארוך, חוק רישוי שירותי ומקצועות בענף הרכב, שהוא חוק שכולל 253 סעיפים ומסדיר את כל הפעילות של השירותים והמקצועות בענף הרכב, כולל שמאי הרכב ומוסכים. תוך כדי הדיונים בוועדה בשנת 2016 העלה חבר הכנסת דוד ביטן אז את הנושא של מוסכי ההסדר ורשימת השמאים שהיו נהוגים באותה תקופה וביקש לתת מענה לסוגיות האלה כבר בנוסח החוק, אלא שהחוק איננו מתייחס להתנהלות של חברות הביטוח.

הוא מסדיר פעילות של שירותים ומקצועות בענף הרכב. לפיכך מה שהחליט יושב ראש הוועדה דאז, איתן כבל, היה כן לאשר את הצעת החוק והחוק אכן אושר ונכנס לתוקף באוקטובר 2016. במקביל הוא כינס ישיבות פנימיות ארוכות עם נציגי משרד התחבורה ורשות שוק ההון כדי להגיע להסכמות בנושא הזה שיעוגנו בתקנות של משרד התחבורה ובהוראות של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון. אני רק אגיד בקצרה מתוך המסמך שעליו חתומים סגן הממונה על שוק ההון בזמנו וסמנכ"ל בכיר במשרד התחבורה. הנדון היה מוסכי הסדר ורשימת שמאים, הוסכם שתבוטל רשימת שמאי הרכב וייעשה שימוש במאגר שמאים, הדבר הזה יעוגן גם בתקנות של משרד התחבורה וגם בהוראות של הממונה על שוק ההון. אבל זה לא בוצע. תיכף נשמע. וכן לגבי רשימת מוסכים נקבעו עקרונות שהיו אמורים להיות מעוגנים בהוראות הממונה על שוק ההון שעיקרם ביטול רשימת מוסכי ההסדר והרחבת רשימת המוסכים העומדים בדרישות שייקבעו על ידי משרדי התחבורה והאוצר, כך שהתחרות על שירות איכותי ללקוח תגבר. חברות הביטוח היו אמורות לפרסם את התנאים הנדרשים להכרה במוסך כמוסך הסדר או מוסך מוסכם ויאפשרו לכל מוסך שעומד בדרישות הנ"ל להתקשר עמן כמוסך הסדר. אני אומר כאן מאוד בתמצית, יש כמובן עוד פרטים. כפי שאמר היושב ראש, לאחר ההסכמות האלה והדיונים הארוכים שניהל בזמנו איתן כבל כיושב ראש ועדת כלכלה השאלה מה נעשה. אני רוצה להגיד לחברי הכנסת, קודם כל מדובר ברפורמה טובה שעשתה דברים וזה חוק מאוד גדול. היה דיון בוועדת הכלכלה בזמנו, עשרות ישיבות, לוקח זמן להטמיע דברים ולעשות דברים, אני לא אומר שלא, אבל יש דברים שעברו המון שנים ולא נעשו. לצערי הרב אנחנו עם אותן בעיות שבזמנו דנו בהן,

תיכף אנחנו נברר. חברי הכנסת, אם אתם רוצים להתייחס בבקשה.

אדוני היושב ראש, חבריי חברי הכנסת, כל האנשים המכובדים שהגיעו. דיון חשוב מאוד. דוד,

בסוף, כמו שאמרת, אנחנו צריכים לשמור על יוקר המחיה וכמה שיותר להוזיל, אבל אני חושב, בלי ששמענו את כולם מסביב, אני מרגיש סוג של קרטל כלשהו, שהדבר הזה יכול להוביל לסגור או למוטט הרבה מוסכים שהם לא בהסדר. אני חושב שהדבר הזה צריך להיאמר וצריך לתת עליו את המחשבה מה באמת לעשות. בסוף הביטוח אומר, אנחנו נעלה את הפרמיה, מי אמר שצריך להעלות את זה? בסוף כשאתה הולך למוסך מורשה אתה מחויב לקחת דווקא חלפים

שזה דבר שמעלה מאוד את ה - - - אני חושב שאת זה עשו בגלל גניבות הרכב, ככה צמצמו את זה. זו הסיבה העיקרית שהייתה אז בזמנו.

אבל היום כל דבר שאתה מזמין, אתה יכול להזמין אותו - - - אם אתה נותן חלפים אז גונבים רכבים למשחטות ומביאים. זו הייתה אחת המכות הכי גדולה בזמנו, לפני שבע שנים. אני אומר שבסוף השאלה היא כמה בסוף האדם עצמו משלם עבור כל תיקון, ודבר שני, המוסכים עצמם, בסוף אתה תמוטט פה הרבה מוסכים. אבל צריך להבין שאם יש גניבות רכב גם הפרמיה עולה, זה המצב. זה ביצה ותרנגולת. רק שאלה פשוטה. למה שכל מוסך שהוא בעל רישיון, רישיון מטעם משרד העבודה, מטעם משרד התחבורה, לא יהיה בתוך האיגוד הזה של - - - מוסכי ההסדר? בפּוּל של המוסכים?

מה נקודת היסוד מי כן ומי לא? תיכף יתייחסו לזה. ברוכי, אתה רוצה להגיד משהו? בבקשה, ואליד. אין ספק, דוד, שזה דיון חשוב וצריך לפתוח את התחרות גם בנושא הזה, גם בין חברות הביטוח, ואני מצטרף לשאלת חברי בנושא הזה, מה הקריטריונים להיכנס לאיגוד המוסכים על מנת שכולם ייכנסו להסדר הזה וירוויחו מזה. כך היה לנו בכל הנושאים, הורדו מחירים במדינה, פתחנו תחרות וכך הורדנו מחירים והאזרח נהנה מזה וגם הבעלים של המוסכים. אתם שומעים את הח"כים, למה אי אפשר שכל המוסכים יהיו הסדר? זה העניין, זו טענה ראשונה. וטענה שאני מבין שיש לשמאים, למה יש רשימות בכלל, למה לא כל שמאי שעובד לא יכול לבוא ולתת שמאות? למה צריכה להיות רשימה שרק ממנה בוחרים? זה דיברנו בזמנו שזה יבוטל ומשום מה זה נשאר, נשאר בהרבה מובנים. אלה דברים שלא הוסדרו עד עכשיו. אבנר, אתה חתום. בוא נראה אם החתימה שלך שווה משהו, אבל תיכף נראה. בוא תתחיל. אנחנו נמשיך ביום ראשון את הישיבה הזאת כי לא נספיק בשעה פה את הישיבה. כן, אבנר. אני אומר שקודם כל נשמע.

קודם כל נתחיל איתך. יש מסמך, אתה מכיר אותו, נכון? כן, ודאי. מ-27 ביוני 2016. שאתה חתום, יחד עם שוק ההון, על דברים מסוימים והדברים האלה לצערי הרב לא מבוצעים עד הסוף. מה הכוונה שלכם לעשות ולמה זה לא מבוצע. קודם כל בוקר טוב, אדוני היושב ראש, וחברי הכנסת. אכן המסמך הזה מ-27 ביוני 2016 זו הסדרה, שרשות שוק ההון ביחד עם משרד התחבורה חתמו עליו אחרי הדיונים שהיו פה בכנסת, שהתייחסה לביטול רשימת השמאים והרחבת רשימת המוסכים. היום יש רשימות מוגבלות גם לשמאים וגם למוסכים ואנחנו התווינו פה מתווה שכולל בתוכו את המנגנון ואת התהליך לגבי בחירת שמאי, שזה כולל את הנושא של השמאי הרנדומלי, וכן לגבי רשימת המוסכים, הרחבה שלה. במהלך השנים בוצעו המון המון פגישות והמון דיונים ביחד עם רשות שוק ההון וביחד עם הגורמים שנמצאים כאן וגורמי המשק הנוספים והשונים שלא נמצאים גם כן שביחד עם רשות שוק ההון העלינו כל מיני חוזרים כאלה ואחרים לשימוע ולא הצלחנו להגיע לעמק השווה בהיבט הזה שעד כמה שניתן להתבסס על העקרונות האלה. אתה צריך עזרה פה? קודם כל בוא נשמע מה העמדה שלכם, אתם בעד שלא תהיה רשימה והכול יהיה רנדומלי? זה מה שאתם בעד?

כמו שחתמנו - - - לא, לא שחתמתם, עזוב מה שחתמתם.

בעד - - - בעד רנדומלי ובעד שלא תהיה רשימה,

- - - שנייה, רגע.

אדוני היושב ראש, אני אגיד מה אנחנו בעד.

אחת הבעיות המרכזיות שמשפיעות על הצרכן וגם על חברות הביטוח ועל הפרמיה זה הקשר בין המוסך לשמאי. אם זה רנדומלי אין קשר כזה, אין שמאי בית למוסך. אני חושב שבעניין הזה אז תחליטו, אם אתם רוצים שלא תהיה רשימה זה צריך להיות רנדומלי, אחרת מה עשינו? אז מי בוחר? שהצרכן יבחר, הצרכן בוחר עורך דין, הוא בוחר רואה חשבון - - - אבל אתה לא מייצג את הצרכן, אתה מייצג גם את חברת הביטוח. אני מייצג את הצרכנים. גם את חברת הביטוח אתה מייצג. אני לא מייצג - - - לא, אתה משפיע גם על חברת הביטוח. מה זה הצרכן? התפקיד שלי - - - לא, זה לא נראה.

אנחנו צריכים לפתור את הבעיה. אם אתה רוצה שרק הצרכן יבחר אז אתה בעצם מחייב את חברת הביטוח בסכומים שאתה נותן, ואם יש שיתוף פעולה בין הצרכן למוסך והשמאי מה עושים? תסביר לי מה עושים, איך אתה יכול לפתור את הבעיה הזאת?

שמאי נגדי ושמאי מכריע, בצורה מסודרת. מה אתה רוצה, שלושה שמאים לתיקון אוטו? נו, בחייך.

שלושה שמאים אתה רוצה? זה לא היטל השבחה שמדברים שם על מיליונים, פה זה כולה שמאות רכב על איזה שהוא משהו. אדוני, במסמך שיצא בשנת 2016 נכתב במפורש שחברת הביטוח תחויב לאפשר למבוטח לבחור שמאי ממאגר השמאים. חברת הביטוח תאפשר למבוטח לבחור ממאגר השמאים ובמאגר השמאים הוגדר לפני כן כל השמאים בעלי הרישיון במדינת ישראל, למעט שמאי בית של חברות הביטוח. אבל אתה מתעלם ממה שקורה בפועל, תגיד ליושב ראש וגם לוועדה סליחה שאני מתפרצת, אבל אני נמצאת פה בפוזיציה, המוסכים זה משהו שהתעסקתי בו כשהייתי בכנסת ואני מלווה אותם כבר המון שנים. תגיד לוועדה שבסוף כשאתה בוחר מתוך הרשימה ויש מוסכי בית ובמוסך עצמו אתה מפנה - - - תבחיני בין המוסך לזה, אנחנו מדברים עכשיו על השמאים.

אבל כשלשמאים יש רשימה שהיא מאוד סגורה במוסך מסוים אז אין ספק שאתה מכוון את הציבור למסלול מסוים. ולכן ביקשנו לבטל את הרשימה הזאת ולהכניס את הרשימה של כל השמאים כשמאים וכל מבוטח יוכל לבחור כל אחד מהשמאים. בוא נבחין. צריכים שכל הרשימה תהיה פתוחה, על זה אני חושב שאין ויכוח. השאלה הנשאלת עכשיו, וזה אני רוצה לדעת משוק ההון, האם יש לזה השפעה חבר'ה,

יש פה כמה אינטרסים. אינטרס ראשון, באמת צריך לדאוג לבעלי המקצוע, אני לא אומר שלא,

בעלי מקצוע זה מוסכים וגם דבר שני, ולא פחות חשוב זה מחיר הפוליסה. אנחנו בזמנו לקחנו החלטה על חלפים מקוריים בגלל הבעיה של גניבות רכב, ואמרנו שזה משפיע על הפוליסה בסופו של דבר כי אם גונבים הרבה רכבים הפוליסות עולות, אז החלטנו על חלפים מקוריים כדי שלא יגנבו רכבים למשחטות ויעבירו. אז למרות שפגענו קצת ביכולת של הצרכן לקחת חלפים לא מקוריים ולהוריד את המחיר פגענו בגלל העניין של הפוליסות, שזה גם משפיע על הצרכן. עשינו איזון בין האינטרסים. פה נשאלת השאלה, הקשר בין השמאי למוסך ולצרכן הוא גם בעייתי כי אם הוא בוחר שמאי, כי גם המוסך יכול להגיד לו: תבחר את השמאי הזה, זה שמאי טוב מבחינתי, הוא גם יביא לך מחיר טוב. אני רוצה למנוע את כל הבעיות האלה, אחרת עוד פעם עוד שבע שנים ועוד פעם צרה צרורה. אני לא רוצה להגיע לזה. אני לא יודע אם אני יכול לגמור את זה היום.

ברוסיה הקומוניסטית כל השמאים עבדו וקיבלו את אותה עבודה ואותה משכורת. עזוב אותך ממדינות אחרות. בסדר, אז אתה רוצה שנלך לקומוניסטים? אנחנו עכשיו מחזיקים פה שמאים שהם כאלה בעלי ותק וניסיון של 30 ו-40 שנה, לעומתם שמאים שאתמול קיבלו את רישיון

לא ייתכן שכולם יקבלו את - - - עורך דין תוסיה כהן, אנחנו לא נפתור את הבעיה הזאת, לא הצליחו לפתור את זה שבע שנים. שלב ראשון שמקובל עליי, ואני חושב שעל כל חברי הכנסת, זה שלא צריך רשימה סגורה בשמאים. אז אם לא הצלחתם לעשות את זה שבע שנים אנחנו נעשה את זה בדרך אחרת,

אז אני אומר מה ההצעה שהייתה, ההצעה הייתה שרשימת השמאים מבוטלת - - - אבל לא ביטלתם אותה בסוף.

ויהיו שתי חלופות, חלופה אחת זה השמאי הרנדומלי, זאת אומרת שהאזרח יוכל לבחור משניים או שלושה שמאי אחד. כשהוא מקבל את זה ברנדומלי.

והחלופה השנייה, שגם מוסכמת עליהם, שהאזרח יכול ללכת לכל שמאי שהוא רוצה. אלה שתי החלופות שגם סוכמו. כלומר יש שתי חלופות. ואיך אתה פותר את הקשר? למה החלופה הראשונה?

למה צריך - - - אבל אתם צריכים להחליט. אני לא מבין את העמדה של השמאים, אתם אומרים שיבטלו וייתנו לכל אחד עבודה, עכשיו אתם אומרים לא, שהצרכן יבחר את השמאי. זה דבר שסותר אחד את השני. אם אתם רוצים שלא תהיה רשימה ושאפשר לקחת כל אחד ולתת שוויון לכל השמאים, זה מה שאתם רוצים, אז מה אתם הולכים איתי עכשיו שהוא יבחר את השמאי?

לא צריך שהוא יבחר. לא צריך, העמדה שלכם סותרת. אתם צריכים לתמוך בזה שכל שמאי, וגם רנדומלי זה בסדר, כל שמאי מקבל עבודה. מה אתה רוצה? לא הבנתי. רק השמאים שמכירים או לא? אני לא מבין את העניין הזה.

מי שקיבל רישיון ממשרד התחבורה - - - אבל שיהיה רנדומלי. תקשיב, עם כל הכבוד, אנחנו יודעים שבמציאות יש קשר בין מוסך לשמאי והם מפנים את הלקוח בסופו של דבר, אני רוצה למנוע את זה, אני לא מוכן לזה, אני רוצה הכול רנדומלי,

זה מה שאני רוצה.

יש לנו את משרד התחבורה שהוא יעשה את זה. אני רוצה ככה, אם הדבר אפשרי - - - כבוד היושב ראש,

כשאדם לוקח משכנתא הוא מקבל רנדומלי, לא? הבנק נותן לו אפשרות לקחת. נכון, הנה, דוגמה. מה אתם רוצים? אני לא מבין. בדיוק ככה זה עובד גם בבנק. עורך דין, אדוני - - - עורך דין זה משהו אחר. עורך דין הוא לוקח אותו סתם? הוא צריך לייצג אותו. השמאי לא מייצג אותו, הוא צריך לתת חוות דעת מקצועית, יש הבדל. הוא צריך לתת חוות דעת מקצועית כמה זה שווה, בלתי תלויה גם דרך אגב. מה, הוא יכול לתת לו 200,000 כשהתיקון עולה 2,000? מה זה שייך לעורכי דין. עורך דין זה משהו אחר, הוא יכול להגיד לך 200,000 גם אם זה שווה 2,000. זה עניין אחר כבר. אנחנו לא חייבים לסיים את זה עכשיו, אבל זאת העמדה שלנו כרגע. את השוק ההון גם צריך לשמוע. הנה פתרנו להם את הבעיה, אפילו לא צריך לשמוע אותם לדעתי. אתה רוצה שנלך?

אנחנו לא נסכם את זה עכשיו. עכשיו נעבור למוסכים. אני רוצה להבין דבר אחד, מה הטענה שלכם, שמה? שהלקוח משלם פחות? אני לא מבין את הטענה. אני עשיתי בירורים, עם כל הכבוד למוסכים, לא באתי ו - - - אתה מתחיל עם משהו לא נכון. אני מתחיל עם משהו טוב מאוד, תאמין לי. לא, אין לנו טענות כאלה. תקשיב, אני לא באתי לשמוע הרצאות. אין לנו טענות כאלה. אני עשיתי בירורים ואנשים פנו ודיברו איתי על העניינים האלה, אנחנו רוצים לעזור למוסכים כמובן, אבל אנחנו צריכים לעזור לאזרח קודם כל. אם האזרח יכול לשלם פחות כסף וזה שיש לו ביטוח זה לא מעניין. אתם חושבים שיש לו ביטוח אז הוא יכול לשלם כמה שדורשים כי הביטוח משלם? אבל אחר כך הוא מעלה לו את הפרמיות, הוא מעלה לו את התשלומים, זה המצב.

אני יכול לדבר? אתה תדבר אחרי שאני אגיד לך מה אני ביררתי. יש את המחיר שקבוע לגבי חלפים שמביאים, שזה מקורי, אבל המחיר בשוק שונה מהמחיר הזה ואז השמאי מחויב לתת את המחיר כמו שהוא מופיע ואז המחיר עולה, לא לפי מחיר השוק. אני רוצה שמחיר השוק יקבע. דרך אגב, בחוק ההסדרים עכשיו זה נכנס, זה מקובל עליי הדבר הזה. זאת אומרת השמאי לא ייתן את המחיר שהיבואן קובע כמחיר הגבוה, אלא את המחיר שיש בשוק החופשי. הכוונה היא להסמיך את שרת התחבורה להתקין תקנות בעניין. אין מק"ט ל - - - לא, אל תדאג, יש דרכים שזה יופיע באיזה שהוא אתר. אם אפשר לדבר אז אני - - - רגע, אני אתן לך לדבר, שמעתי אותך אז גם הרבה. לא, עוד לא. רגע, טיוטת המחליטים היא כזאת. מוצע כי שרת התחבורה והבטיחות בדרכים תתקין תקנות המבוססות על אגד ההנחיות המקצועיות לשמאי רכב. במסגרת התקנות המוצעות ייקבע כי מחירי החלפים בשומת רכב יציג מחיר ריאלי של החלפים. בניגוד להיום, בגלל שהוא מחויב לעשות את העבודה הקלה, יש את המחיר שהיבואן קובע ואתה קובע אותו. מחיר זה יתבסס על המחיר הצפוי בין קונה מרצון למוכר ברצון אותו ניתן לאמוד באמצעות התקשרויות חוזיות בין חברת ביטוח למוסך שיתקשר עמה בהסכם או בין חברת ביטוח לספק חלפים, זאת תוך מתן תשומת לב למחיר חלפים זמינים וברי השגה במועד קביעת השומה. זאת אומרת שהמחיר צריך להיות מחיר השוק ואז העלות של התיקון תהיה נמוכה יותר או לא, תלוי אם המחיר זה,

וחברות הביטוח ישלמו את זה וזה משפיע על הפוליסה, משפיע על התשלום של הציבור הרחב. זה לא שחברות הביטוח ירוויחו יותר כסף, הם מרוויחים בכל מקרה, אבל המחיר של הפוליסה נקבע גם לפי ההוצאה שלהם. בזמנו אמרנו שאנחנו לא נעשה חלפים לא מקוריים בגלל גניבות הרכב כי זה משפיע על הפוליסה. אותה מדיניות, אם זה משפיע על המחיר, תיכף נשמע את שוק ההון בעניין הזה - - - אבל אם אפשר לשמוע אותנו גם. לא, תיכף. כי מדברים עלינו, על הבית שלנו. אז מה, אתה רוצה להיות במקומנו?

תשב פה, תגיד לנו מה להחליט ואנחנו נחליט. לא, אני רק רוצה שאתה תשמע. שוק ההון, מה ההשפעה של מה שאמרנו עכשיו על הפוליסה, על התשלום של הצרכנים? ואם תוכל גם לציין מה אתם מתכוונים לקבוע בהוראות החדשות שפרסמתם טיוטה שלהם,

לפני כמה שבועות. אז קודם כל, כבוד היושב ראש, נתחיל בבסיס. קצר אבל. אני אשתדל כמה שיותר קצר. נתחיל בבסיס. הציבור הרחב בישראל לגבי ביטוחי רכב משלם שמונה מיליארד שקלים בשנה. זה סכום לא מבוטל למשק בית, לפרמיה ממוצעת של 3,500 שקלים לרכב, ואם אנחנו נוסיף לזה גם נדבכים שקשורים לנהג צעיר זו הוצאה לא מבוטלת. כל העניין של עלויות התיקון במוסכים זה חלק מאוד משמעותי מהתעריף שנקבע בפרמיה, בסביבות 70% מהווה העניין של עלויות התיקון ולכן המרכיב של החלפים הוא מאוד קריטי. כולנו מסכימים, בין אם זה קשור לביטוח או לא קשור לביטוח, שצריך להגביר את התחרות ולאפשר למנוע את הכשל שקיים בתחום הזה.

אותו הסדר שדיברתם שהיה לפני כמה שנים, חלק מהעניין שנקשר באופן ישיר בין הנושא של הרחבת הרשימות זה גם לתת מענה לסוגיה של הכשל בחלפים ולכן זה צריך לצאת ביחד בחבילה. ברגע שיהיה מענה לסוגיה של החלפים, כי בסופו של דבר כאשר השמאי קובע את דוח השמאות בהתאם למחיר יבואן ולא דווקא למחיר שוק, זה משפיע באופן ישיר על הפרמיה בעיקר בתיקונים שהם לא במוסכי הסדר, כי במוסכי הסדר יש שני מודלים, או הנחה על החשבונית במסגרת מה שהמוסך עושה, או באספקה של חלפים לאותו מוסך. התיקונים במוסכי הסדר - - - מה ההשפעה על המחיר? אז אמרתי, ההשפעה על הפרמיה זה בסביבות 70%-60% על הפרמיה. לכן ככל שהכשל הזה ייתן מענה אז זה יפחית בצורה משמעותית גם את הפרמיה שהציבור משלם. אני רק אגיד שבשנה-שנתיים האחרונות התחום - - - 70%-60%? נו באמת. מה את רוצה? זו חוות הדעת המקצועית שלהם. אז איך זה מסתדר עם הפוליסה - - - הפרמיה

אם אתה מוריד את העלויות האלה אתה מוריד את הפרמיה. הנושא של הגניבות - - - בדוחות השנתיים שלך זה לא כתוב. קודם כל בשנתיים האחרונות השוק הזה היה הפסדי וכולנו גם ראינו ש-30%-20 וזה שוק שהוא אחד התחרותיים שיש בענפים של הביטוח. בסדר, הבנו. לפני שאני נותן לכם לדבר, לגבי מוסכי הסדר, למה אי אפשר להגדיל את המספרים שלהם? מה זה הדבר הזה שחברת הביטוח עובדת רק עם מוסכים ספציפיים? אתה פונה לאבנר, אבל זה גם אנחנו בעד. בעד לפתוח, אבל לא פותחים. השאלה למה בכלל צריך - - - כמו שאנחנו בעד השמאים, שלא תהיה רשימה, גם לא צריכה להיות רשימה של מוסכי הסדר. למה בכלל צריך מוסכי הסדר, אדוני היושב ראש?

אולי אני אסביר את הצורך במוסכי הסדר? בבקשה, תסביר. יש כשל שוק, חמור אפילו אני אגיד, בשוק הביטוח שקשור לרכבים. מה שקורה, אם אני חס וחלילה בתאונה וצריך לתקן את הרכב אני הולך למוסך, לא אכפת לי כמה אני משלם. יש בעיית נציג, מי שישלם זה חברת הביטוח ולכן כשאני מגיע מבחינתי שיעלה כמה שיעלה, העלות הזאת תתחלק בין כל המבוטחים בפרמיה שמשלמים. אז אכפת לי, אבל באותו רגע לא ממש אכפת לי, כי אני רוצה שייתנו לי אפילו אני מרגיש אולי טוב - - - בסדר, מה אתה אומר? שאם הוא הולך למוסך שלא בהסדר הוא משלם מחיר גבוה? רגע. יש רגולציה שאומרת שהשמאי מתבסס על מחירי מחירון, מי שקובע את מחירי המחירון האלה זה יבואני החלפים. אז נגיד שפתרנו את הבעיה הזאת. רגע, תנו לי. אני אשלים ואז אם יהיו שאלות אני אענה בשמחה. מה שקורה, המחירונים האלה מאוד מאוד מנופחים ובשביל להוריד את המחיר מה שחברות הביטוח עשו, הם אמרו למוסכים: אני אתמרץ מבוטחים לבוא אליכם ובתמורה תיתנו לי הנחה. זה פתרון לכשל השוק שנוצר, ואז הם אומרים: אנחנו ניתן לכם הנחה בדמי ההשתתפות העצמית בתמורה שתיתנו לי הנחה מהמחיר שניפחתם, כי מחירי החלפים הם מחירים מנופחים - - - עשו לך פעם דבר כזה? לא נכנסה משכורת חודשיים?

לא נתנו לך חודשיים משכורת? זו דרך של חברות הביטוח לתמרץ מבוטחים לבוא למוסכים שנותנים הנחה על המחיר המנופח של החלפים וזה מוזיל את הפרמיות לכולם, הבעיה היא שרק 40% מהאנשים בוחרים ללכת למוסך הסדר ולכן על 60% מהתיקונים הציבור משלם מחירים מנופחים. אולי זה עובד הפוך?

אם יבטלו את - - - אתה רוצה להנציח את הבעיה שכבר קיימת? עוד מאותו דבר שהוא לא טוב? יש 40% שהם לא טובים, אתה רוצה להוסיף עוד? זה אומר משהו על הכשל ברעיון הזה של מוסכי הסדר, אתה רוצה עוד להנציח? למרות ההעדפה המתקנת ולמרות ההשתתפות העצמית המוזלת לא רוצים אותך, לא בוחרים בך. אני משלים שנייה. אם יבטלו את מוסכי ההסדר ההערכה שלנו שתהיה - - - אתה מטעם, אתה לא רשות התחרות. - - - את התפקיד הבא שלך, לא משהו אחר.

לדבר ואחר כך תתייחס. אבל שלא יטפול על אנשים.

אתה רוצה להגיד לרשות התחרות מה לומר? זה התפקיד שלה. הם יגידו את מה שהם אומרים ונשמע גם אתכם, אל תדאגו. שאלו פה למה צריך מוסכי הסדר. ההערכות שלנו שאם יבטלו מוסכי הסדר העלות המשקית תהיה מעל 300 מיליון שקל בשנה. אבל אתם בעד תחרות. על מה זה מבוסס? אני אומר שהדרך היחידה

אתה מתחיל עוד פעם לדבר? המצב הוא כזה, אני לא הבנתי את המסר שלך, באמת אני לא הבנתי. כבוד היושב ראש, גם אני לא הבנתי. אני אגיד לך למה לא הבנתי, מהסיבה הפשוטה.

לא, אפשר להבין מהר ואפשר להבין לאט, אבל לא הבנתי גם לאט וגם מהר. אנחנו אמרנו הרגע שהנושא הזה של החלפים המקוריים,

יהיה לפי מחיר שוק, זה גם מה שבהצעת מחליטים וזה גם מה שיהיה בחוק ההסדרים,

אז אם יש לך את זה איפה הבעיה שאתה טוען לה שהם מחויבים כך וכך? הם לא מחויבים כבר. השמאים הופכים להיות פה מרכז העניין, כי אם השמאי ייתן חוות דעת, הרי הוא קובע כמה המוסך מתקן או לא מתקן, לא חברת הביטוח. ברגע שהם יקבעו לפי מחיר השוק, מחיר השוק יכול להיות גם יותר גבוה מהמחיר הזה, הוא לא רק נמוך, ברגע שהם יקבעו אז מה שאתה אומר מתבטל. אז אני אסביר.

או שאני מבין את זה לא נכון? זה מתבטל ברובו. אני חושב שהתיקון הזה יביא להרבה פחות מוסכי הסדר, כי יהיה פחות צורך לזה, אבל עדיין שמאי זה כמו פיקוח מחירים כי הוא קובע מחיר מפוקח. כשיש מוסכי הסדר אז זה תחרות בין המוסכים - - - זה דבר שאפשר לפתור אותו. זה תחרות בין המוסכים מי ייתן שירות טוב לחברות הביטוח וככה הוא מתמרץ אותו לבוא אליו. אני רוצה גם להתייחס לנושא של הטיוטה של חוק ההסדרים, שעדיין זה בתהליכי עבודה פנימיים של הממשלה. לגבי הנושא של מחיר השוק, יש את חוק רישוי שירותים לרכב ששם יש סמכות לקבוע את מחיר השוק, אין צורך בנושא של הסדרים, אבל עדיין מחיר השוק שנקבע ונקבע באותה טיוטה של חוק ההסדרים הוא בעייתי ביישום מבחינת הקביעה שלו. אנחנו פעלנו ועשינו עבודה, שאנחנו בתקופה הקרובה גם נציג אותה, יש איזה שהוא פתרון מעשי ויישומי, כי לכתוב מחיר שוק מבלי לדעת איך זה יתקיים ואיך זה יבוצע זה בעייתי מאוד, לכן זה גם נמשך הרבה זמן. ואת זה אתם פותרים עכשיו? כן, זה אנחנו פותרים. טוב. מכיוון שאין הרבה זמן בוא ניתן לנוגעים בדבר. אבל בלי הרצאות, תתייחסו לעניינים שדיברנו עליהם. אני מבקש רק לא להגדיר את מה שאני אומר כהרצאה כי זה החיים שלנו וזה באמת דיני נפשות. אז אני אומר לך בלי הרצאות, תתייחס למה שדיברנו. בסדר, תן לי להשמיע. אני קודם כל מודה לך שעשית את הדיון הזה, כבוד יושב ראש ועדת הכלכלה, דוד ביטן, על זה שאתה נותן לנו הזדמנות להשמיע את הקול שלנו כי בחצי השנה האחרונה פשוט חסמו לנו את העסקים, לרוב המוסכים חסמו,

כאילו באמת אנחנו, כמו שעכשיו מתנהגים לפעילי טרור זה מה שעושים למוסכים. לאנשים אין פרנסה, יש פה הרבה מוסכים בפניקה, שחסמו להם את העסקים כרגע, בחצי השנה האחרונה, כפתרון - - - באיזה מובן חסמו? בא בן אדם למוסך, מגיע שמאי, עושה שומה ואז חברת הביטוח אומרת לו: הגעת למוסך שהוא לא בהסדר, אני משלמת לך את מחיר החלקים שאני קונה, שזה כאילו נטו, זאת אומרת שהמוסך לא מרוויח, הנה 20% אני מורידה לך, לאותו מבוטח, אותם לקוחות עוזבים את המוסכים והולכים למוסכי הסדר. זה איטום, זה לא משהו אחר. אחרי שראית את הפרנסה, הגיע בן אדם, עוד לא דיברתם על הנחה, ובא שמאי ועשה את השומה, באים ולוקחים אותו למוסך אחר והאנשים שלנו בפניקה. הם יושבים פה כולם בפניקה. זה לא שעכשיו אנחנו עושים משחקים ומהדהדים פה פילוסופיות, לכן אנחנו פה. אנחנו שבע שנים מדברים על העניין הזה. ואני רוצה להגיד משהו אישי, אני האחראי, בין האחראים הכי דומיננטיים בחקיקת גניבות הרכב, המשטרה גייסה אותי, ככה הגעתי לאיגוד המוסכים ב-2005, אני בעצמי הורדתי, ביחד איתם.

כל החבר'ה האלה, אני יחד איתם, אני אזרח במדינה הזו, שירתי בצבא, הורדנו את הגניבות מ-46,000 ל-9,000 מכוניות, אני עשיתי את זה יחד עם חברי כנסת, עשיתי את זה יחד איתם כי זה נכון וזה צודק וזה צריך להיות, זה לא קשור, אנחנו אזרחים. אני מייצג 50,000 בתי אב, אנחנו לא רוצים שמחיר הפוליסות יהיה יקר. מה שהם אומרים זה פשוט הם טופלים, זה לשון הרע עליי ועל המוסכים שלנו. אנחנו רוצים שהמחירים יהיו סבירים, גם של החלקים, אנחנו רוצים שאף אחד לא ייקח מאיתנו שוחד כשאנחנו פותחים את העסקים, אנחנו לא רוצים לתת רכב חליפי על חשבוננו ואנחנו לא רוצים לשלם למישהו עמלה כדי שייתן לנו להיכנס לעסק שלו. זה מוסכי ההסדר אתה מדבר?

גם למוסכי לא הסדר, כי מוסך שלא בהסדר בשביל לקבל את העבודה הוא צריך לשלם את ההפרש של ההשתתפות העצמית, מאיפה הוא יביא אותה? לא לטפול עלינו דברים שאנחנו לא קשורים אליהם. אני מבקש שתציג לנו עד לישיבה הבאה איזה שהוא מסמך שמבקש את התיקונים שאתה דורש,

לישיבה הבאה ביום ראשון. יושב ראש הוועדה, כמה מילים. התכוונתי לתת לך ואתה מכריח אותי לתת לך. התכוונתי לתת לך. אתה בעל מוסך, נכון? נכון. זה מוסך בהסדר או לא בהסדר? לא בהסדר. אז בקיצור תסביר. אני ממש אספר את סיפור המקרה, אם רוצים לטפל בבעיה בצורה אמיתית. כשחברות הביטוח טוענות, במידת מה בצדק, על עלות גבוהה של מחירי החלפים אני לגמרי מסכים איתם, אבל אי אפשר להאיר עם הזרקור שלהם רק את מחיר החלפים. אם רוצים לעשות טיפול שורש יסודי בבעיה צריך לפתוח את כל העדשה בצורה רחבה ולראות את כל הבעיות ומחיר החלפים, הפער הגדול, מה מממן לנו כמוסכים שהם לא הסדר. אם מוסך צריך לשלם עמלת הפניה לסוכן, בין 15% ל-20% ויותר ולפעמים גם במזומן, מישהו צריך לממן את זה, כי הוא לא מוסך הסדר.

סוכן הביטוח. לאותו מוסך שהוא לא הסדר, לצערי, כשצריך להביא עבודה אליו למוסך, הוא צריך לתדלק או לשמן את סוכן הביטוח שיפנה אליו עבודה בדרך כזו או אחרת והוא צריך לשלם לו בין 15% ל-20%. ה-20% האלה כתובים באיזה הוראות? בשום הוראות, זה מתחת לשולחן במזומן, שיש איסור מוחלט לתת אותם, אבל אחרת המוסך לא יכול לשרוד.

המוסך צריך לתת רכב חלופי לאותו מבוטח שהוא קיים בריידר, אז הוא צריך לממן גם את זה מכיסו, זה בעלויות התיקון. בנוסף לזה אחר כך הוא צריך לטפל בתביעה. זה במוסך לא מוסדר? במוסך לא מוסדר. מוסך מוסדר נותן רכב חלופי? יש ריידר, תלך לשם ו סליחה על ההשוואה, ללכת ל - - - אז מה ההבדל ביניכם? אני מממן את זה מכיסי. ובמוסך מוסדר מי מממן את זה? חברת הביטוח. דוד, אני מנהל תביעות במוסך, אנחנו משלמים גם רכב חלופי, גם משכורת שלי, שהיא לא נמוכה, פקידים, אנחנו נותנים את כל השירותים. לקחת לנו את הרווח מהחלפים זה כמו שאני אלך למסעדה ואני אגיד שאני מביא את אני התחלתי במוסכים כאיש שיווק. תבין כמה תפקידים יש במוסך,

מנהל תביעות, פקיד. לוקחים לנו את מחיר העלות של החלפים. אני הבאתי מכתב לאריאל קלנר, ללקוחה שלי בביטוח ישיר קיזזו אתמול 11,000 שקל מהתיקון.

מה זה לספוג את זה? אם קנית חלפים ב-2,000 במקום ב-11,000 אז מה אתה רוצה, שמי ישלם את זה?

אני לא עסק לא למטרת רווח, הרווח שלי הוא מהחלפים, הוא לא רק מעבודה. אבל המחיר של החלפים הוא נמוך מהמחיר שקבוע במחירון. מחיר עלות. דוד, הם מורידים לנו לפי מחיר עלות. סליחה, אם אני יכולה להתערב רגע. עורכת הדין בתיה ברד, אני מייצגת את איגוד המוסכים. מה שקורה היום זה שבאו חברות הביטוח והחליטו שהחוק הקיים לא מתאים להם ולכן הן מחילות חוק אחר. הן לא מחכות לכם, חברי הוועדה, שתחליטו איזה רגולציה מתאימה ואיזה שינויים צריכים להיעשות, הם פשוט התחילו על דעתם לעשות דין לעצמם, לשנות מהחוק שקיים היום ולהוריד למבוטחים כסף מהתשלום על הביטוח לפי מחיר חלקים שהם קובעים שהוא המחיר של ספק החלפים שלהם. אנחנו לא יודעים מה זה, לא יודעים על בסיס מה הוא נקבע, הוא מחיר רצפה שהוא כנראה מחיר עלות או מתחת לזה. חמש חברות ביטוח תוך חודש. חשבונית התיקון שאני מגיש לחברת הביטוח, אין שם שום פרמטר שמופיע, לא רכב חלופי, לא מימון התביעה, לא עמלת הסוכן, לפעמים גם שמאי מקבל. זה לא קיים בחשבונית ועכשיו מורידים לי את מחיר החלפים ואני צריך לממן מכיסי, זה אומר שאני סוגר את העסק והולך הביתה. הדבר הכי חשוב, מחירי הביטוח לא ירדו, ואני הוכחתי למפקח על הביטוח, כשהדבר הזה התחיל במוסכי ההסדר לפני שבע שנים, כשהם התחילו לספק חלפים, אני בדקתי בשלוש חברות ביטוח שסיפקו חלפים, מחירי הפרמיה היו יותר יקרים. היום הם עושים דין לעצמם, המחירים לא ירדו. עוד משפט אחד בעניין הפרמיה של חברות הביטוח. הרי הייתה פה קורונה שנתיים, היו אפס תאונות דרכים, הפרמיה באמת ירדה? נו באמת. זה לא מקובל, הפרמיה צריכה לרדת. אבל היא לא ירדה, אדוני. לא נכון, יש שוק ההון שתמיד יושב על זה. הפרמיה צריכה לרדת, אבל היא צריכה לרדת כחלק מהסדר כולל שאתם תעשו. סליחה רגע, עם כל הכבוד לעורכי הדין. אבנר, תשמע טוב, זה שצריכים לשלם לפי המחיר בשוק, לדעתי אין על זה ויכוח, אני גם לא שומע שהם אומרים משהו אחר, אבל חברת ביטוח לא יכולה להפיל עליהם הר כגיגית בכל מיני דברים ולנהל את המוסכים עצמם. אני מבקש ממך, תיכנס לעניין הזה. הוא לא שינה את החוק. עזוב רגע את החוק, חוק תמיד אפשר - - - למה עזוב? סוגרים לנו את העסק. אנחנו פנינו, גם לרשות שוק ההון, גם למשרד התחבורה. חוק תמיד אפשר לשנות, בוא נבין את הבעיה. אני מבקש ממך, תיכנס לעניין הזה ותקבע נהלים על העניין הזה. מה שחשוב לנו באמת, שאנשים ישלמו תיקון כמו מה שצריך להיות התיקון ושמחיר הפוליסה יושפע מהעניין הזה, ואנחנו שומעים שזה מושפע. אתה צריך להיכנס לעניין הזה כמשרד התחבורה, לא יכול להיות מצב שחברות הביטוח יעשו מה שהם רוצים. אבל משרד התחבורה הוא לא הרגולטור. אדוני, חייב לתת הוראה להפסיק את זה עכשיו. היום צריך להפסיק את זה. אני מכיר את אבנר מספיק זמן כדי לדעת שהוא יכול לטפל בזה. עד שהוא יפתור ועד שזה,

לעשות את הדיספוזיציה הזאת. אתה עוד פעם רוצה לנהל אותנו? לא הבנתי את העניין הזה. מספיק, תנו לי רגע. מה הולך איתכם? אתם רוצים לפתור את הבעיה או שאתם רוצים שנעשה לכם ישיבה בעוד חצי שנה ומה יהיה יהיה? אני מבקש, תיכנס לזה, אני לא יכול עכשיו להיכנס, אני לא בית משפט. תיכנס לעניין הזה, אני מבקש ישיבה בעוד שבועיים, עד השבועיים האלה אתה תביא לנו את הנהלים, תשב גם עם חברות הביטוח. המסמך הזה שאתם עושים ושבע שנים לא מקוים לא מתקבל על הדעת. עם שוק ההון. שיישב עם שוק ההון גם כן, שיישב עם מי שצריך. אבנר, אתה תעשה את העבודה. הרגולטור של חברות הביטוח זה - - - הרגולטור זה שוק ההון.

תשב יחד איתם, יחד עם שוק ההון. אתה יודע מה? לא רק אתה, שניכם ביחד. ומה קשור שוק ההון לחלפים? הוא מדבר על חלפים, מה קשור שוק ההון לחלפים? כל מה שקורה עם הרכב החלופי וכל הדברים האלה, שזה מעלה את העלויות של המוסכים והם לא מקבלים את זה בחזרה, זה גם לא מתקבל על הדעת. אם הם צריכים לתת רכב חלופי וזה חלק מהמחיר, אני פעם ראשונה שומע שיש עמלה לסוכן הביטוח, זה גם אתם צריכים לבדוק את זה, מה זה הדבר הזה? אתה רוצה שאני אתייחס לזה?

אין לי זמן עכשיו, אנחנו בעוד כמה דקות צריכים לסיים. למה אני מעביר לכם לעבוד על העניין הזה? אנחנו נעשה ישיבה ביום ראשון, נשמע את האנשים בצורה - - - רק משפט אחד. רגע, אבנר, לא צריך. בעוד שבועיים תביא לנו את זה מסודר יחד עם שוק ההון. לא מתקבל על הדעת שיהיו עמלות שלא נכנסות למחיר. לא צריך עמלות? שלא יהיו עמלות. אם יש להם רכב חלופי זה צריך להיות חלק מהתמחיר. השתתפות עצמית אחידה, זה גם - - - אדוני היושב ראש, אפשר לתת רק - - - רגע, שנייה. זה דבר ראשון. דבר שני, לגבי מוסכי ההסדר, חברת הביטוח קובעת מי יהיו מוסכי ההסדר, לא משרד התחבורה,

אז מה קורה פה? הם קובעים בעצם מי יעבוד ומי לא יעבוד. יש רק 200 מסכי הסדר בארץ, מתוך 5,500 מוסכים. זה גם לא מתקבל על הדעת. את הנושא של השמאים פתרתי.

אני פתרתי. הנושא של השמאים, לא יהיו רשימות יותר, זה יהיה רנדומלי, ברנדומלי יהיו חמישה, אפילו לא שלושה, חמישה שמהם הצרכן יבחר את מי שהוא רוצה. השמאים לא יכולים להתנגד לזה, כולם צריכים לעבוד. מה, אתם נגד שאנשים יעבדו? לא, שיעבדו. עזוב את זה.

זה שאתה נגד שאנשים יעבדו בצורה רנדומלית זה לא בסדר. אתה מייצג את כל השמאים, אתה לא מייצג רק שמאים ספציפיים. זה פתרנו את הבעיה. אנחנו נפתור את הבעיה איך עושים את הרנדומלי,

יהיה פתרון לזה. אני לא יודע מי הרגולטור שיעשה את זה, אבל יהיה פתרון. משרד התחבורה צריך להבין שהוא האבא שלנו,

לגבי מוסכי ההסדר, לא יעלה על הדעת שחברות הביטוח הן אלה שיקבעו מי יהיו מוסכי ההסדר. אני מאוד מצטער, זה לא יהיה שוק חופשי פה כשחברות הביטוח יעשו מה שהן רוצות. הן לא אמורות לקבוע. אמור להיות מודל לפי קריטריונים מאוד ברורים. כן, אבל בינינו,

בסוף יש 200 מוסכים, 200 מתוך 5,500. אני יכולה להציע הצעה? אדוני היושב ראש.

אני חייב לתת ל אני אתן לכם אחרי 11:00. לא, זה משהו קטן בהמשך למה שאדוני הציע עכשיו. אני חייב לתת לחברות הביטוח להגיד משהו, כולם השמיצו אותם,

אדוני היושב ראש, חברות הביטוח לא קובעות את הרשימה מראש, חברות הביטוח עובדות עם מי שנותן בסופו של דבר מחירי שוק שמונעים - - - לא נכון, לא נכון. אתם עובדים עם רשתות בעיקר. אתה יכול לבוא לוועדת כלכלה ולהגיד דברים לא נכונים.

למה אתם לא נותנים לו לדבר?

מה אתם רוצים, רק אתם לדבר? תנו לו לדבר. לא, אבל זה לא נכון. תן לו לדבר. המצב בפועל כיום הוא שאם שני אנשים מגיעים למוסך שאחד משלב את חברת הביטוח הוא ישלם X, אם אזרח פרטי יילך הוא ישלם X פחות 50%. זה לא נכון. מאיפה אתה מביא את הנתונים האלה? זה לא נכון בעליל. אלה נתונים של רשות שוק ההון. אדוני היושב ראש, אני רוצה בהמשך למה שאדוני הציע פה, הצעה שבעוד שבועיים מנכ"ל משרד התחבורה יביא לפה את ההצעה שלו. אני חושבת שכל יום שעובר המוסכים פה קורסים תחת הנטל. אולי אפשר לקבוע שעד שתתגבש פה בוועדה איזה שהיא הצעה והחלטה בוא נעשה מה שנקרא פאוזה. אבל מה אפשר לעצור? מוסך הסדר זה מוסך הסדר? ומי שלא - - - לעצור את הקיזוז ללקוחות. הקיזוזים הלא חוקיים האלה קורים עכשיו כל הזמן. לעצור את הקיזוזים האלה עכשיו, עד שאנחנו נתגבש באיזה שהיא הצעה. הקיזוז הלא חוקי. סליחה רגע, אם הקיזוז קשור למחיר חלפים בפועל אני מקבל את הקיזוז הזה. הנה, כן, 11,000 שקל. אם הוא לא קשור לזה זה עניין אחר. אבל הקיזוז מממן את העמלות ואת הרכב החלופי ואת ההוצאות האחרות. הקיזוז הוא לא למחיר חלקים בפועל כי אין קביעה מהי.

אבנר, ברצינות, בסוף אנחנו מגיעים לאותו מצב. כבוד היושב ראש, מילה אחת. לא, אני צריך לסיים. אנחנו בעוד שבועיים נעשה ישיבה. אולי עד אז רק מילה אחת. אתם לא רוצים לפתור את הבעיה.

אני רק רוצה להגיד לך משהו שזה ייתן לך להבין את זה יותר טוב. לא, אני לא רוצה להבין, אין לי זמן, יש לי דקה. אני רוצה להגיד לכם, אתם מזכירים לי את המועמדים ברשויות המקומיות שהם רצים רק כדי לראות את התמונה שלהם על לוחות מודעות. ממש לא, זה הפרנסה שלנו. אין צורך לדבר, צריך לפתור את הבעיות. אני מבקש תוך שבועיים, כי אני לא מוכן לחכות שבע שנים - - - לא, אבל להבהיר משהו,

שבועיים אתה ושוק ההון תעשו לנו את העניין הזה של המוסכים, איך פותרים את הבעיה הזאת בהנחה שאני מקבל את הטענה שמחיר החלפים צריך להיות המחיר האמיתי, אבל כל שאר הדברים מסביב, תפתרו את הבעיה. זה דבר ראשון. ביחד איתנו. לא, הם יביאו לי הצעה, אתם תהיו בדיון על ההצעה. אתם לא מנהלים את המדינה. מגיע לכם זכויות כמובן, אבל אתם לא מנהלים את המדינה. הם צריכים לתת הצעה, אתם צריכים להתייחס להצעה. ככה עושים. תעשה את זה יחד עם שוק ההון ולגבי מוסכי ההסדר, הדבר הזה צריך להיפתר. אין מצב שרק חברות הביטוח יקבעו מי הם מוסכי ההסדר. יש קריטריונים ואם חברת הביטוח לא מוכנה שמוסך יהיה בהסדר אז צריך שיהיה מישהו שיקבע שהם לא צודקים. מה זה הדבר הזה? ככל שיהיו יותר מוסכים ההנחות שלהם יקטנו, זה הפחד שלהם. לא רק זה, בסוף יש את הרשות לתחרות וזו המטרה שלהם. המטרה שלכם שיהיה פה שוק פתוח, שתהיה תחרות. אדוני, שוק פתוח יפתור את הכול, מחירי שוק יפתרו את הכול. אתם תשמרו את מה שאתם רוצים להגיד לעוד שבועיים, בסדר? זה לא מחירי שוק מה שאתם עושים היום. זה ממש לא מחירי שוק מה שאתם נותנים

זה לא מה שאתם עושים היום, אתם כופים מחיר רצפה. אדוני, משפט אחד שהוא חשוב. מה שאני אומר, משרד התחבורה כאחראי ורגולטור על תחום השמאים והמוסכים, כל הדרישות המקצועיות והכול - - - אבל הנה, שוק ההון יחד איתך. אבל כל החוזרים וכל מה שזה - - - הבנתי, אבל אני אומר יחד עם שוק ההון, שבועיים ימים. כבוד היושב ראש, מילה. בטיוטה שפורסמה באוגוסט 2022 רוב הדברים נכנסו. בסדר, לא יודע, אנחנו עדיין לא בחוק ההסדרים. לא בחוק ההסדרים. לא משנה, תוך שבועיים, אני מבקש, תבואו מוכנים עם הצעה לסיים את העניין הזה.

זה יותר מדי, לאור זה ששבע שנים אנשים ממתינים. שבע שנים, מה קרה לכם? שהמוסכים ייקחו חלק. לא, לא, הם יעשו וזה יהיה בדיון. מה שאת אומרת זה ייקח עשר שנים. לא, למה? אני רוצה תוך שבועיים שתביאו לי את ההצעה, אחר כך תתייחסו להצעה. אתם יכולים להתייעץ עם כל בן אדם, אתם רוצים להתייעץ עם יושב ראש איגוד תתייעצו איתו, אבל שבועיים זה מספיק זמן כדי לעשות ולפתור את הבעיה הזאת. דוד, בקשה אחת. לא, הישיבה הסתיימה. הישיבה ננעלה בשעה 10:52.